יאיר הירש מנכ"ל משרד הפנים דלית זילבר מנכ"לית מינהל התכנון תומר מוסקוביץ' מנכ"ל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים מירה סלומון ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי שני בר-טוביה

ועל כן העבודה שלו מאוד נוגעת לכל אזרח במדינת ישראל. השרה כמובן תעשה סקירה של הפעילות של המשרד שלה, אחרי זה אנחנו נאפשר כמובן דיון מול חברי הכנסת המתעניינים. אנחנו רוצים להתחיל. השרה בבקשה. תודה.

הגדלנו את תימרוצי הדיור, הגדלתי את התקציבים של רשויות עם חופים, אנחנו מוציאים גם קול קורא להקים עוד 10 חופי רחצה חדשים, הגדלנו את המענקים לרשויות ביהודה ושומרון,

איזה שהוא תהליך גדול של מעל 80 עסקים שונים שחלקם כבר עשיתי וחלקם אני עוד אעשה. עושים ממש הקלות משמעותיות, גם הקלות בכבאות, גם ביטול פרטי רישוי, כל מיני דברים שיכולים

בחלק הימני של מתן הצרכים הבסיסיים אנחנו מדברים

מענקי פיתוח לרשויות 290 מיליון שקל.

שמים דגש והעלינו גם את הנושא של הפיתוח,

זה בא לידי ביטוי גם בהגדלת מענקי הפיתוח לרשויות וגם בנושא

כדי להתנהל מול האנשים האלה על פי המדד שלהם הם ולא על פי המדד של המועצה האזורית. דבר שני, אני רוצה לברך, נכנסו אלינו לוועדה סטודנטים מאוניברסיטת חיפה לתואר שני, תכנית מנהלים למגזר הציבורי, אז רלוונטי מאוד כל הדברים שאתה אומר וגם הדברים האחרים שייאמרו. ברוכים הבאים ובהצלחה. אני מצטרף לברכות. הנקודה שהעלית,

כלומר כמה היינו צריכים לשלם לכל הרשויות ביחד, רואים שהוא מגיע לכמעט 4 מיליארד שקל, כשבעקומה למטה, בגרפים

שבו נבחן את הקריטריונים לקבלת מענק האיזון, מ-2017 הממשלה לא קיבלה החלטה לגבי הקריטריונים האלה. אנחנו מדברים היום גם על שינוי, הבדיקה לפחות של ההכנסה המינימלית שבהתאם לזה מקבלים את מענק

כספים לשוטף זה הכי פשוט, הכי קל לבזבז אבל בסוף אם אתה רוצה לחזק רשות ולתת כלים לראשי הרשויות זה בעיקר בתקציבי הפיתוח ועל כך שמנו דגש. רפורמה מקיפה ומאוד משמעותית שתיכנס עוד השנה, אנחנו רוצים כבר שברבעון השלישי של 2022 נביא כבר תיקוני חקיקה ספציפיים, הם מדברים בנושא של ביזור הסמכויות. זה צמד

אנחנו רוצים לייעל גם את התהליכים האלה ואני מאמין שכמו שאמרתי, ברבעון השלישי של 2022 נביא גם תיקוני חקיקה במקומות שנדרשים, יש מקומות שיסתפקו רק בשינוי בחוזרי מנכ"ל.

נעשה את המדרג הזה אבל אלה שתי הוועדות שכרגע פועלות ואני מאמין ומעריך שנצליח לעשות שינוי מהפכני. משרד הפנים מתעסק בתאגידים עירוניים. יש היום 680 תאגידים עירוניים במדינה, גם זה

ממש לפני שבוע הסתיים תהליך של חיזוק השלטון המקומי גם בהיבט של תחום ההון האנושי.

כזה כמו שמקבלים בבית הספר איך המשרד רואה

אישור שכר תחילי שהם אולי דברים פשוטים,

לכן במהלך הזה שבו שיקפנו לראשי הרשויות איך אנחנו רואים אותם וכמובן נתנו להם

חלק מהן כבר התקבלו.

או אצלי או בדיוני הוועדה עצמה. אם אנחנו רוצים לסקור דברים שבחלוקת ההכנסות, השנה החלטנו לגבי חלוקה בתוך מועצה אזורית תמר ממפעלי ים

מערכת ממוחשבת שתעשה מה? הצבעה ממוחשבת.

יש חלק מהדברים שעוד בדיונים אבל בגדול אנחנו לא רוצים ללכת - - - לא

ת הפנים עובדת על זה ואני מקווה שנסיים את זה השבוע כי אם זה באמת יעבור קריאה שניה ושלישית - - - היום המליאה צריכה להצביע על הפיצול ואז הם צריכים להביא נוסח לפרסום להסתייגויות והצבעה.

נכון.

את זה עד סוף השבוע ונוכל להעביר את זה בקריאה שניה ושלישית. אני כבר אומרת שבמקביל לזה אנחנו ככל הנראה

בין אם זה כפר קאסם וראש העין שלא רוצה תחנות

חדרה שלא רוצה שדה תעופה. בקיצור זו בעיית אמת מה שנקרא, אני רק מציפה את זה כאן אבל אנחנו צריכים

זו תכנית אב כאילו. גם תהיה תכנית אב מעבר להרחבה של לוח 2? תכנית אב למרחב הכפרי זה התכנית - - - תיכף אני אתייחס באופן מסודר. אני אתחיל. אז קודם כל אכן אושרו 108,000 יחידות דיור

הדגש שלו הוא על הנושא של התחבורה הציבורית,

קו מהרצליה לבת ים והקו M1 דרום שזה תל אביב-לוד. אנחנו מתכוונים בשנה הקרובה לאשר את שני הקווים הנוספים. מסילת הרכבת לבאר-שבע דימונה אושרה השנה, הנושא של הכפלה של מסילת החוף, גם כן הועבר כבר להערות והשגות, תחנת רכבת בסגולה מאוד משמעותית הועברה ורכבות קלות במטרופולין תל אביב מתקדמות בהיתרים

בין אם זה דו שימוש במחלפים, דו שימוש על מאגרי מים וכדומה, באמת מקלים את הדרך הסטטוטורית באופן מאוד ניכר, תמ"א 41 שנותנת את כל הפריסה של האנרגיה המתחדשת מצד אחד ונותנת

לפי הנתונים שלי זה לא הגיוני אז אני באמת - - - אז זהו,

הנושא של מים,

כל הנושא של קידוחי מים נמצא לפני תוקף, יש חשיבות רבה למדינת ישראל לא רק להתפלה של מים אלא גם לקידוחי מי שתיה. תת"ל חשובה

תכנית נוספת היא תכנית שבעצם עוסקת בכל הנושא של השימוש

איך אנחנו משתמשים בתת הקרקע לשימושים שונים. כמו שהזכירה

אנחנו לא חלק בתכנון.

אנחנו לא חלק ממטה התכנון.

אתייחס. קודם כל - - - רגע, לא סיימתי. תתאזרי בסבלנות קצת. אם אנחנו צריכים ב-2022 לדבר על בעיית תכנון בישובים הערביים זה אומר דרשני על המדיניות שמנחה את הדבר

אבל 21 תכניות שאושרו מאז 2017, חמש שאושרו השנה, 30 שנמצאות בתהליך ושבע שנמצאות, זה מנה מאוד מאוד נכבדת של תכנון. אבל בשביל

אנחנו עכשיו יוצאים למכרז ייעודי גם במחוז מרכז שהוא רק לחברה הערבית. להגיד לך שאני מעדיפה שיגיעו אלי מהחברה הערבית, לאו דווקא כשזה ייעודי לחברה הערבית אבל הבנו שאין לנו ברירה. אז אנחנו חוזרים לגישה שאומרת ייעודי רק לחברה

גם הפרמטרים של תכנון יש להם מבטים שונים, תדריכים שונים בדברים הללו. הייתי מצפה אבל כמינהל התכנון שיודע שגם כשמתכננים - - - אני אגיד שבשנתיים האחרונות אושרו 14,000 יחידות דיור לחרדים.

אני מדברת על תכנון. הייתה פה ישיבה עם משרד השיכון והתברר שהמחסנית הזאת לגבי צביון חרדי ריקה, כמעט לא קיימת. 1,000 פה, 1,000 שם, 2,000 פה ו-2,000 שם. אז בואי נתייחס

אנחנו בדעה אחת בעניין הזה. תומר תעשה את זה כדי לפתוח את היישבה לדיון,

מתומצת. כבוד היו"ר רק התייחסות קטנה לנושא של הותמ"ל. חשוב לומר, בותמ"ל האחרון, נאמר גם לפרוטוקול, אותו

אם את חושבת שתצליחי להפטר ממני פה בבניין, התשובה היא

לא, היא כנראה צופה בחירות קרבות. אנחנו בדיוק דיברנו ביננו שהיית ראש עיר טוב. תכננת את המגדלים של בסר, אז חשבתי שזה יכול להיטיב עם

עשינו תכנית בחודש האחרון שבגדול מגדילה את כמות התורים ב-250,000 בשלושה החודשים הקרובים כך שאני מאמינה

חודש-חודשיים העניין הזה יסתדר.

וסודן ואנחנו מתכוונים לעודד ולהגדיל את היציאה מרצון. בכל מה שנוגע לאוקראינה, כמו שאמרתי יש כ-2,400 תיירים מאוקראינה שנמצאים

אז תומר נתחיל כדי שיישאר זמן לשאלות.

פחות.

מה שכתוב בגמרא שמתחילים ממה שהקודם סיים. אז אני אתחיל בזה שלמרות שיש לנו באמת קשיים רציניים

עכשיו חזרתי מתל אביב, מטקס של אנשים ומחשבים שזה איגוד

אבל מאיפה קיבלת את הפרסים? מאנשים ומחשבים. זה רק תעודה, שום דבר לא יוצא לי מזה לתקציב. אבל באמת עם כל הקשיים של המחשוב שישנם יש הרבה מאוד עבודה שנעשית גם ב-IT, ועוד יהיה הרבה

כל הנושא של ניהול התורים אבל לא רק, גם אמצעים טכנולוגיים למשל מכונות להרכשה עצמית כדי שלא יצטרכו לקבוע תור מול פקיד אלא אפשר יהיה לעשות את זה מול מכונה בתוך הלשכה או שידרוג זימון התורים אבל גם קיצור התורים באופן מירבי, צמצום מספר השוהים בישראל שלא כחוק זו בעיה קבועה, זה החלק הלא נעים של העבודה שלנו שאנחנו צריכים לקבל החלטות

ואת זה אנחנו עושים גם כחלק מעבודה ממשלתית כללית וגם בחוקים ספציפיים שלנו. פרוייקטי הדגל הטכנולוגיים שעשינו אותם ב-2021

יש עמדות שירות עצמי להארכת אשרה לזרים, מה שאנחנו נעשה

פרויקט מידע מקדים לנוסע שאמרתי לפני רגע התחיל ממש בימים אלה כפיילוט, ממש בימים

הוא נשאר עם אותו מטופל עד אריכות ימים ושנים. אחרי זה הארכנו את זה אחרי כל מיני ועדות הומניטריות וכל מיני מקרים

עובדות זרות בסיעוד בסופו של דבר משתקעות פה וברגע שהן מקבלות את המעמד הן כבר לא עובדות בסיעוד, שיהיה לך ברור. ואז יש להן גם את המשפחות שלהן. לך אני לא צריך להדגיש את החשיבות של שמירת הזהות של המדינה.

תראה זה הליכה, זה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי כל הזמן,

היא גם מלווה בהרבה מאוד הגירה חוקית שאנחנו מעודדים אותה והמיון הזה בין ההגירה החוקית,

וההגירה הלא חוקית הוא מאוד קשה ומאוד מאתגר אותנו.

כמו שהשרה אמרה, זה כל הזמן על ראש שמחתנו. הפעלה חיצונית של מוקד

כמה שתעשו וכמה שנעשה חוקים וכמה שתעשו אכיפה, זה לא יעזור. הכי טוב זה לבוא לתת לאנשים לאפשר להוציא היתרים, לתכנן. אבל זה מה שאנחנו עושים. לא, אז אני אומר - - - זה הכי

האדמה הזאת

עומק עתידי לתכנון לאותו ישוב, אבל לא מתכננים על 13,000 מהמכה הראשונה כי מספר התושבים אולי לא מצריך לתכנן כל כך הרבה. אבל הסוגייה היא הרבה יותר רחבה.

הכי טבעי זה שהיחידה הזאת תועבר למשרד הפנים, אם אנחנו לא רוצים לדבר פוליטיקה.

אני פניתי אליכם גם בשאילתות וגם פה וגם אני חושב שהיו - - - בעניין ג'דידה-מכר אמרתם שאתם